בוקר טוב לכולם. סליחה על האיחור בשתי דקות, אבל כיבוד הורים קודם לכול, נכון? זה מה שחשוב. כל מנהלות הוועדות יושבות כאן. אז זה דיון חגיגי.

מחרימים, משהו? למה